אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו בסעיף הבא בסדר היום הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון - עידוד תחרות בשוק האשראי), התשע"ח-2018, של חברי הכנסת רועי

מחברות האשראי המופרדות ומגופים אחרים באמת להתקדם ולהיות תחרותיים. לכן באה הצעת החוק הזאת. יש כמה וכמה סעיפים לגביהם יש מחלוקות, ביניהם הוויכוח שבסוף כן ירד מכאן של

יבואו 20 מיליארד שקלים. כאשר מדובר בחברות כרטיסי האשראי,

אבל כאשר יהיה מדובר בגופים אחרים ויקרה להם משהו, 20 מיליארד שקלים זה אירוע. השאלה אם אפשר לדבר על הורדה של זה למחצית הסכום פחות או יותר.

אם רוצים שאנחנו נלך ונתחרה מול הבנקים,

כדי לחשוב ודאות לרוכש שלנו. הכנו תכנית ועל בסיס התכנית הזאת החברה נמכרה ואנחנו כבר רואים - לא בעוד שתי ממשלות או בעוד שתי

חייבים לתת לנו גם לגייס כדי להוזיל את העלויות שלנו. אתם מבינים לבד מה זה עושה כשאנחנו מוזילים עלויות. בקיצור, אתם תומכים בחוק הזה ככתבו

הדרישה שלנו היא פשוטה. הסעיף הזה, למעט הדיון על התקרה של ה-5 מיליארד או 20 מיליארד שקלים, שאני מבין שזה הולך ליציבות פיננסית, כל שאר הסעיף הזה הולך לשאלה איך אנחנו יכולים לפעול ביום

תודה רבה. מנכ"ל אופן בלאנס, חברה שחברה באיגוד. וגם אתה תומך בחוק. אני מברך על החוק אבל יש לי שני נושאים שאני מבקש לדון בהם. כחברה

הרי בסוף עד היום הגופים האלה נסמכו על המקורות הבנקאיים בשביל לממן את הכסף שהם אתו נותנים אשראי. כדי שבסופו של דבר נוכל לאפשר גם הגדלת נתח השוק של החברות החוץ

חברות כרטיסי האשראי, חלק מהסיבה להפרדה שלהן היא בגלל המוניטין שלהן והיכולת שלהן להגיע ללקוחות וזה שהן כבר גופים פיננסיים משמעותיים. הרצון שלהן יהיה

גם רשות שוק ההון וגם הגבלים עסקיים, גם הרגולטורים הפיננסיים האחרים סבורים שהעחמדה היא שזה צריך להיות 20 מיליארד. יואב,

הנקודה העיקרית מבחינתנו היא שכפי שכפיר ציין את הדברים, לא צריכה להיות הבחנה מרגע שנפרצת המגבלה. אנחנו בהחלט יכולים לחיות עם המגבלה

כבנקים.

לא כבנק. זה בדיוק מה שרציתי לשאול.

החוק קובע מה זה תאגיד בנקאי. קובע מי יפקח עליו, מי ייתן לו רישוי

כדי שנוכל לעשות את זה, כדי שנוכל להוריד את עלויות המימון שלנו לעומת מה שהיינו משלמים בבנקים לאותם טווחים, אנחנו צריכים לא להיות מוגבלים על ידי הכמות. דבר

אותם גופים שאגב, כפופים גם לרגולציה של כל מיני גופים שונים וכפופים גם בסופו של דבר לאמון הציבור כי הם אלה שבסוף מפקידים שם את

אנחנו עושים בסוף מה שאנחנו מחליטים, מה שאנחנו סבורים בשיקול הדעת.

לגופו של עניין. זה לא היה בהצעה. אנחנו לא דנו בזה.

זה לא היה בהצעת החוק הממשלתית.

עד שחושבים עד כמה זמן אני אומר שההצעה כפי שעלתה בוועדת השרים, היא לא אותה הצעה שכאן?

אני אמרתי קודם שההצעה היא להגביל את הסמכות של שר האוצר, אמרתי שזאת לא הסמכות אבל לפי ההצעה הזאת. אני חושב שזה תוקן בצו.

זה אחרי התיקון

עכשיו אני אומר שגם זה נכון וגם זה נכון ולכן השאלה היא איפה אני עושה את האיזונים.

אני מסכים ואומר כמוך. לא השתתפתי בכל הדיונים בוועדת הרפורמות. לא הייתי חבר בה. יש עוד משהו. אני רוצה לסיים. אדוני, מילה אחת. אני חושב שייאמר לזכותו של בנק ישראל שבאותה תקופה לא היה פיקוח על השוק החוץ בנקאי וזה שינה את כל המצב. הסוגיה של המגבלות על מתן אשראי לדיור ומתן אשראי לעסקים עם מחזורים מעל 400 מיליון שקלים, באותו זמן לא היה פיקוח. היום יש פיקוח. זה לא קשור. המגבלות נכנסו על ידי חברי כנסת מסיבות שונות שלא קשורות. אבל הם נכנסו כפשרה בטיעון שאין עלינו פיקוח. לא. בסדר.

לסיום, משהו שלא אמרתי קודם. חקיקת שטרום למעשה הפכה לחוק בסוף ינואר 2017. כבר בתחילת 2017 סימנו למעשה את האתגרים שיש לחברות כרטיסי האשראי המופרדות שצריכות להיפרד בעולם המימון. ישבנו מול בנק ישראל, ישבנו מול משרד האוצר והסברנו והם גם באו באמת

ייאמר לזכותם, שהייתה מאוד טובה לאותה עת ופתרו כמה דברים אבל זו סוגיה שכבר באה לפתחכם.

אנחנו לא יכולים לעצור, אז אל תעצרו אותנו,

אני מבקש לומר משהו. אין זמן. יש בעיה גם מבחינת הצד הזה ויכול להיות שבסוף נגיד 15 מיליארד או 20

הם ישכנעו אותנו.

יש לנו זמן לפני קריאה שנייה ושלישית ללמוד את החומר. אני נזהר בלשוני. אולי בכל זאת נעשה הצבעה על הראשונה כדי שאחר כך נוכל להתדיין. אני משאיר את זה לך היושב ראש ואני מרים ידיים בעניין.

יש כמה דברים שאני רוצה לדעת מהם.

צריך להכין את זה נורמלי. אני לא דוחה לזמן ארוך. בשבוע הבא. שילמדו את העניין הזה וייתנו לנו את הנתונים ואז נצביע על זה. תודה רבה. בשבוע הבא נצביע על זה. אני מבקש גם מבנק ישראל וגם ממשרד האוצר את הנתונים ושתבואו מגובשים כי אני רוצה להצביע. אני לא מאמין שנגיע מגובשים. לא מגובשים ביניכם אבל כל אחד מגובש עם עצמו.